בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו בעיצומו של הדיון על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. אנחנו אוחזים בהכנסה בשנת הבסיס לגבי מוסד ציבורי,